הנושא: הצעת תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התש"ף-2020 בדבר UPRT הדרכה למבקש רישיון טיס מסחרי. בפברואר 2019, אם אינני טועה, אישרה הוועדה תיקון בתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), שעניינו UPRT. UPRT - Upset Prevention and Recovery Training הוא מערך של אימונים שטייסים צריכים לעבור על מנת לכפר על פערים בכישורים שנוצרו כתוצאה מהאוטומציה המאוד-מאוד גדולה של כלי הטיס. האוטומציה, כך מסתבר, גרמה לאורך זמן לניוון האינסטינקטים הבסיסיים של הטייס,

קטלניות. יש את הסיפור הידוע על טיסת אייר-פרנס מברזיל שהתרסקה לתוך הים כשהמטוס היה שמיש לחלוטין, רק הטייסים לא הצליחו לפענח את הפער בין מה שהם ראו במכשירים לבין